צוהריים טובים, קודם כול אני רוצה להתנצל על האיחור, זה יום מאוד סוער בכל כך הרבה חזיתות. אני גם רוצה לומר עוד משהו, שזה מרגיש קצת בועתי לשבת פה בדיון הזה. זה דיון מאוד חשוב.

מאתגר. בן-גוריון היה